הצעת תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה). מזה שנים, בטח אחרי "שומר החומות", אנחנו מפעילים לא מעט מאמצים ביטחוניים ואזרחיים לייצוב המציאות הביטחונית ברצועה. אחת הפעולות האזרחיות שאנחנו מבצעים שגם אושרה על ידי ראש הממשלה הנוכחי בעבר היא לאפשר הכנסת דלקים לתחנת הכוח פעולה שתאפשר חשמל לתושבים ברצועת עזה. הכנסת הדלקים הזאת מבוצעת על ידי הקהילה הבינלאומית אשר מקבלת תרומות ומבוצעת בפועל על ידי האו"ם,

ארגון ביצועי א-פוליטי שמקובל על ידי משרד החוץ, משרד הביטחון ומשרד האוצר לפעולה הספציפית הזאת. הוא של האו"ם?

תחנת הכוח יושבת בעזה? כן, ברצועה. אנחנו תומכים בעזה, בחמאס. אנחנו משלמים מסים וחמאס לא צריך לשלם מסים. רק קחו בחשבון שהייתה בקשה לעשות את זה בוועדה חסויה. יש פה דברים שאני לא הולך להאריך בהם. הדבר הזה נעשה בצורה מבוקרת ומפוקחת על ידנו ועל ידי הארגון שיש לנו שיתוף פעולה מצוין איתו. הבקשה שלנו היא להאריך את אותו פטור שהיה בשלוש השנים האחרונות של מע"מ בשיעור אפס עד לסוף שנת 2024. הרכש הזה יהיה ללא מסים והסוכנות תוכל להעביר את הדלקים מישראל לתחנת הכוח ברצועה. הדלק מוכנס בצורה מאובטחת, כמו שציינתי, והדלקים האלה מוכנסים בצורה מוגבלת בהתאם ליכולת הייצור של תחנת הכוח. הדלק מועבר דרך ישראל? הוא נרכש בישראל ומועבר במשאיות - - מי הרוכש שלו? ארגון יונוקס הוא זה שרוכש. והוא מעביר את זה לחמאס?

הוא מעביר את זה ישירות לתחנת הדלק?

מי מנהל את תחנת הדלק? האם החמאס מנהל את תחנת הדלק או הארגון הבינלאומי הזה? תחנת הדלק מנוהלת על ידי רשות החשמל ברצועה ונמצאת בבעלות פרטית. מי דואג שהדלק הזה לא יעבור לחמאס? מי דואג שחלק מהדלק הזה לא יעבור וישמש את חמאס לפיגועי טרור?

שינוי מהפעם האחרונה שהייתם פה מבחינת איך שהדלק מועבר, מבחינת הארגון שמעביר אותו, או שזה אותו דבר? לילי, אני מבינה שהיה שינוי מהנוסח המקורי.

הנוסח הנוכחי מעתיק את הוראת השעה הקודמת, הוא זהה לחלוטין להוראת השעה הקודמת. הסיבה היחידה שהחלפנו את הנוסח הייתה כדי לא ליצור תקנה שהיא רטרואקטיבית. תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34(ב) ו-145 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות

בתקופה שעד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024) יראו בתקנות מס שעהערך מוסף התשל"ו-1976, בתקנה 10(ב), אחרי פסקה (2), יבוא: (3) ארגון שניתן לו פטור מבלו בהתאם לסעיף 2(5) לצו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה- 2005, ובלבד שהארגון אושר בנוהל תקנת משנה זו על ידי המנהל הכללי של משרד הביטחון והמנהל הכללי של משרד האוצר,

זה אותו הנוסח שחוזר על עצמו לאורך השנים?

פעם אחרונה שאישרנו אותו היה בשנת 2021, לפני זה ב-2020 וב-2019, נכון?

חמד עמאר,

ממשלת ימין על מלא זו ממשלת דיבורים על מלא. הממשלה הזאת תקפה את הממשלה הקודמת על כך שהיא מעבירה דלק לחמאס ועכשיו כשהם מביאים העתק-הדבק לאותן תקנות אתם מצביעים בעד. או שאתם ימין על מלא, או שאתם לא ימין על מלא. זו בושה שאתם באים להצביע כאן בעד וגם עושים גיוס על דבר שאתם בעצמכם תקפתם אותנו. חברת הכנסת שרן השכל, בקשה. מאוד מעניין אותי אם שר האוצר סמוטריץ' מודע לדיון הזה היום על הפטור הזה שהוא מעניק לחמאס. באותו יום שבו חמאס הכריזה שהיא מוציאה את יחידת בלוני התבערה שלה חזרה לעוטף, באותו יום שחמאס מפעילה עוד פעם את יחידות התיזוז הלילי שלהם, חבר הכנסת ושר האוצר סמוטריץ' מביא לדיון בוועדת הכספים פטור על דלק לחמאס. זה נראה לכם ממשלת ימין על מלא?

אתם תקפתם אותנו בלי הפסקה, אתם הסטתם נגדנו, קראתם לנו תומכי טרור. ביום הזה, אחרי פיגוע רצחני בחווארה שבו שני ילדים, שני אחים נרצחו שוב, אתם באים ונותנים את אותן הטבות לחמאס ולעזתים? זה התזמון שבו אתם מביאים את ההצעה הזאת?

זו לא ממשלת ימין על מלא. ממשלת דיבורים על מלא. ולדימיר, בקשה. האמת שאני זוכר את הדיון הזה בשנה שעברה, אני זוכר איך תקפתם אותנו, באיזה מילים השתמשתם.

די מגוחך שדווקא ביום הזה, אחרי כל מה שקרה אתמול, אתם מעבירים את התקנה הזאת. תתביישו לכם. ב-2 באוגוסט היה הדיון על הדבר הזה. נכחו בו אלכס קושניר,

ולדימיר בליאק, נעמה לזימי, יעל רון בן משה, ג'ידא רינאוי-זועבי,

חמד עמאר לא נכח בדיון, אבל אני כן נכחתי בדיון. אני לא הייתי חבר ועדת הכספים. דיברתי במליאה על הנושא הזה. כתוב לי פה את כל הפרוטוקול. מלבד ינון אזולאי שהשתתף ודיבר בישיבה הזאת, ואתם יכולים לצטט גם ממה שאמרתי בישיבה, ראינו שזה עבר ולא הייתה התנגדות, אז חבר'ה, תפסיקו לשקר לציבור, הם מסתכלים עליכם,

זה לא מכובד. אתם מעבירים דלק לחמאס. איך הצבעת? לא הייתי חבר בוועדה, לא הייתה לי זכות הצבעה. אתה הצבעת בעד. אתם החרמתם את הוועדה. אני הייתי פה. דבי ביטון, בקשה. אני באמת מזועזעת מהיחס שמקבלים החמאס. אבל אישרתם את זה לפני שנה. כן, אבל אתם באתם על מלא. לעזתים, לא לחמאס. אתם נותנים להם עוד דלק בשביל שימשיכו לפגוע בנו, בשביל שימשיכו להתחזק, בשביל שהילדים שלנו לא ימשיכו לא לישון בלילות?

אנחנו מבקשים שזה ירד מסדר היום, זה לא יעלה על הדעת. מי שנמצא בממשלת ימין על מלא-מלא צריך לחשוב מלא-מלא על תושבי העוטף, שדרות וכדומה. התייעצות סיעתית. (הישיבה נפסקה בשעה 13:34 ונתחדשה בשעה 13:39.) אנחנו הולכים להצביע על תקנות מס ערך מוסף שמשרד הביטחון ביקש ואישרו אותן כאן בוועדה שלוש פעמים. זה נושא שפעם אחר פעם משרד הביטחון מבקש. כששאלנו אותם עכשיו אם היה איזה שינוי בתקנות, הם אמרו שלא היה שום שינוי, היה העתק-הדבק, לכן אני מציע שכל מי שהצביע בעד יצביע גם עכשיו בעד. אני גם מציעה שכל מי שהצביע נגד בעבר יצביע נגד גם עכשיו. מי בעד אישור התקנות, מי נגד, מי נמנע? הצבעה בעד,

נודיע לחברי הוועדה מתי נצביע

הישיבה ננעלה בשעה 13:55.